בוקר טוב, יום רביעי 13.10.21, ז' בחשוון תשפ"ב, הישיבה נפתחה.

לאורחים שאתנו מחוברים בזום.

בהקראה של שיר קצר ברשותכם,

והניסיון שלי עלה גם בכסף וגם בכאב,

ואין בן אדם מבוגר שמכיר את החוקים והנהלים בחברה ובעסקים, אז באמת עלה לי המון. ומאז שלמדתי

אבל מידע שמפרט את זכויות התלמידים, כמה שעות לימוד עברית מגיע,

נמצא רק בחוזר מנכ"ל ורק בשפה העברית.

ממשרד הרווחה יש אתנו את אפרת איריס בן עוז,

נשמח לשמוע גם על ההנגשה השפתית שלכם. בבקשה. שלום. המוקד שלנו,

יש לנו נציגים דוברי שפות עברית,

אמהרית. יש

אז אני בוודאי יודעת ומכירה את המאמץ שמבוצע,

בחצי הכוס המלאה כמובן נגיד גם שהמשרד, משרד העלייה והקליטה, משקיע מאמצים יחד עם הרשויות

אני ליוויתי עוד בעברי נושא של תהליך הקרדיטציה שהיה בבתי חולים, וכל הנושא של שפות הא קריטי. אני רוצה לדבר על משהו משאוד מאוד חשוב

בהקשר נוסף,

לא מדבר על תרבויות אחרות. אבל נגיד מישהו מארצות הברית דיבר, לפעמים עבור ההורים שלי, גם בעיני בני הקהילה, אני לא רוצה לדבר בשם כולם, אבל

אם הוא לא מבין את מינון התרופה או סיטואציה רפואית אחרת, אני יכולה להוסיף, זה יכול להיות גם לגבי החלטות כלכליות, צריך שהתרגום יהיה באמת כזה שהמתורגמן יודע

ועל אחת כמה וכמה, של משתמשי הקצה, של העולים שמתקשרים אל המוקדים האלה או אל אתרי האינטרנט ומרוויחים את הידע. אני אגיד רק מילה אחת על אתרי אינטרנט.